בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מתנצל על העיכוב בגלל הפקקים הקשים שהיו. אנחנו מתחילים עם הצבעה על הרביזיות. אפשר התייעצות סיעתית?

הזמן הוא קצר. ההחלטה של ועדת המכרזים בעניין הזה לא שונתה. הם ממשיכים את המכרז הזה ללא רכש גומלין. אני לא רוצה לומר מילים קשות, אבל תוך שהם מצפצפים על מה שנאמר פה בוועדת כספים. הם לא מצפצפים.

כמו שהם לא נתנו לנו תשובות בנושאים אחרים, כמו שהם לא מעבירים את הנושאים האחרים. לצערי, אנחנו נראה עוד מפעל נסגר, עוד עובדים שהולכים הביתה ועוד תוצרת הארץ שנפגעת. בסוף-בסוף יש לנו גם מחויבות לשמור על כחול-לבן ועל תוצרת הארץ, אדוני.

מיקי רוזנטל. ממש בקצרה. יש שתי סוגיות מרכזיות מאוד במשק הישראלי: אחת היא נושא הגירעון והשנייה היא נושא ההתייקרויות, שיש חילוקי דעות לגביהם,

כצעקתה או לא כצעקתה.

גורמים באוצר אומרים שאין גירעון כזה גדול. מצד שני, מומחים אומרים שהגירעון גדול מאוד. והנושא השני הוא נושא ההתייקרויות. לא יכול להיות שוועדת הכספים, שאנחנו פה מאשרים עכשיו העברות של מיליארדים, ותקציביות, לא יודעת את הנתונים האמתיים. אני חושב שאדוני חייב לקיים את הדיון, אבל עם נתונים. לא עם דיבורים והבטחות. אנחנו חייבים לקבל נתונים, כי יכול להיות שלא כדאי להעביר את כל ההעברות האלה ולהחזיר את הכסף לאוצר, כי אם המצב כל כך גרוע, יכול להיות שצריך להחזיר את הכסף לאוצר, ולא להעביר את זה לכל מיני מטרות ראויות. אני בעד להרחיב את התקציב, אבל מחויב דיון ובמהרה בימינו. נעשה את זה.

בבקשה, סתיו שפיר.

גם לי יש הצעה לסדר. עוד הצעות לסדר?

רק לא אתן דיבורים בזמן הצבעות. קחו בחשבון. בבקשה. אדוני, אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שבו הציבור הישראלי שוב מתעורר למחאה נגד יוקר המחיה, כשברור שבזמן שגם המוצרים מתייקרים, כולל החשמל,

הלחם והחלב, ההוצאה העיקרית של הישראלים הופכת להיות יותר ויותר השירותים הבסיסיים שלהם, שהם היו אמורים לקבל כי הם משלמים המון מסים. אבל ההוצאה לבית בכל הנוגע לבריאות, לרווחה, לחינוך הולכת וגדלה במקום שתצטמצם עם ההתפתחויות הטכנולוגיות ועם ההתפתחות של הכלכלה הישראלית, שהיתה יכולה לאפשר לשירותים האלה לשגשג. יושבים פה נציגים כולל ממשרד הרווחה, שאנחנו עורכים אתם הרבה מאוד דיונים

כל הזמן הם באים ומספרים לנו: משרד האוצר לא נותן לנו כסף. והם צודקים. הם לא מקבלים מספיק כסף, לא כמו שהיה ראוי ב-2018 במדינת ישראל, שאחת מאבני היסוד שלה היא לדאוג לחלשים, ולדאוג שאף אחד לא יישאר מאחור. זה לא קורה כאן יותר. לכן אני הייתי מצפה שאם כבר הוועדה מטפלת בסדר גודל של 4 מיליארד שקלים בהעברות תקציביות, שהיא תדאג להקצות אותם בצורה מתוכננת ויעילה לשירותי הרווחה ושירותי הבריאות הפרוסים שלנו לפני שתגיע קטסטרופה אמתית. 2 מיליון ישראלים, לפי דוח העוני, נמצאים בעוני. הוצאות הדיור של עניים בישראל מעל 80%

מי יכול לחיות כך, כשאלה הסכומים שצריך להוציא? נקיים על זה דיון.

עכשיו מעבירים את הכסף. בוא נקיים עכשיו את הדיון.

אולי תקבל פעם אחת הצעה טובה שלי? שנינו צריכים להיות או שנינו באופוזיציה או שנינו בקואליציה. זה לא מסתדר כשאחד מאתנו בקואליציה ואחד מאתנו באופוזיציה. מה לעשות? חוץ מחוק גדעון סער עכשיו יהיה עוד חוק שהקואליציה תבקש להעביר בגלל העניין הזה, כי האמירה שלך עכשיו,

מאוד מטרידה את לשכת ראש הממשלה, אם אתה אומר שאתה חייב להיות בקואליציה להיות עם סתיו שפיר ביחד. יעבירו חוק שלא יאפשר לכם להיות ביחד. תודה.

גפני, אני מבקש את תשומת הלב. אני הייתי אתך בוועדת הכספים. שנינו היינו באותו צד, באופוזיציה. ראיתי אותך, איך אתה פייטר אמתי. לא מורחים אותך ולא משחקים עליך. למדתי ממך, אני מודה. אתה מורי, רבי. אני מבקש את עזרתך - אני חבר כנסת מבולבל. כדי שלא תהיה מבולבל, בעזרת השם, אקיים דיון.

אני רוצה שתעלה אותי על המסלול.

רואה מספרים של אוצר. אני רואה הצהרות של שר אוצר.

מבולבל - מה נכון? אומרים חשמל - מתייקר, אומרים גז - נרוויח מיליארדים, אומרים על-פי חיבורי המספרים של נערי האוצר, מגיעים למסקנה שאין מדד בשש,

שנים. מסדרים אותנו בכל מיני חיבורים וכל הסל שהם מייצרים. זה אחת. אז אני אומר לעצמי, כדי למלא את תפקידי נכון אני רוצה לדעת מה האמת. איך עושים. אומר לך, לא עכשיו.

226,

תקצוב 84 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב לטובת פעולות היערכות להתגוננות מפני איום בלתי-קונבנציונלי. מה זה ההסכמים הקואליציוניים?

מיגון רכבי תחבורה ציבורית ביהודה ושומרון ופרויקטים של רשות חירום לאומית.

מיגון אוטובוסים ביהודה ושומרון. - - - עכשיו אתחיל להוציא. בבקשה. - - - למה מיגון הניוד, שבוועדת הכספים אנחנו פעמים רבות מעבירים את הכסף הזה - למה זה צריך להיות בהסכם קואליציוני? גורמי הביטחון אומרים שצריך את מיגון הניוד - אז צריך את הכסף. הם לא אומרים שצריך את מיגון הניוד, אז למה כסף קואליציוני? יש שם כסף שהוא לא בהסכמים קואליציוניים, ובאמצעות ההסכמים האלה מתגברים פעילות שכבר נעשית.

ענה לך. לא הסברת לנו. אנחנו בעד למגן את האוטובוסים מתוך אחריות, אבל למה הסכמים קואליציוניים? - - - בבקשה.

התשובה שלך לא היתה תשובה לעניין. אל"ף, לא מפורט בתוך הפנייה עצמה, כמה כסף זה הסכם קואליציוני, ודאי לא כשאתה מסתכל

אני באמת רוצה לשאול שאלה. זו לא הצגה. ראשית, לא מפורט פה המקור התקציבי. אתם מפרטים לאן אתם מעבירים כסף - לא מפרטים מאיפה. אני לא יודע מאיפה יורד, מאיזו תקנה הורדתם, אז אם אפשר לקבל את הפירוט, באילו תקנות ירד הכסף.

לגבי פירוט ההסכמים הקואליציוניים גם כאן

2 מפורט 450,000 שקל שזה הסכם קואליציוני עם חבר הכנסת מיקי זוהר לטובת פרויקטים בתחום אחריותה של רח"ל. יש פה נציג של רח"ל? אשמח לקבל פירוט על הפרויקטים האלה ואיפה הם באמת מבוצעים, ואיך בוחרים, באיזו רשות יבוצעו הפרויקטים. אם תסתכל בהשלמה של דברי ההסבר בסעיף קטן (ב) יש יותר פירוט ביחס לעניין הזה. סעיף קטן (ב) מדבר על מיגון הניוד. אני שאלתי על התוכנית של רח"ל, של מיקי זוהר, וזה קצת פחות מפורט. לגבי התוכנית של מיגון הניוד וזה אכן מוסבר פה - אחת, מה שנשאל קודם. אם אתם יודעים שצריך את הניוד הזה, למה זה לא בבסיס? למה צריך כל פעם לבוא לפה לוועדת כספים,

כן מעכבים לכם, לא מעכבים לכם,

אז בסוף לא יהיה מיגון ניוד,

האם בסוף ייסעו באוטובוסים לא ממוגנים, כי הבאתם את זה לוועדת כספים? לא מפורט עם מי ההסכם הקואליציוני, על איזה סכום מדובר בסכום הזה בהסכם קואליציוני, וכמובן גם כאן מה המקור התקציבי. אני רק רוצה להגיד לך שבדברי ההסבר גם בפירוט יש גם על רח"ל. אבל הוא תכף יענה. למה זה צריך להיות ממומן בהסכם קואליציוני? לא הבנו,

כתוב מה, אבל לא כתוב מתי ואיפה. בבקשה. כתוב שיקימו ברשויות מקומיות. באיזה רשויות מקומיות? ברחובות? בשדרות?

לפי מה הם בוחרים את זה? הרי אם צריך את הנושא הזה על אותו משקל, הרי יכול להיות שהיה צורך והיתה דרישה של רח"ל. בקשה, סתיו, שתי שאלות. קודם כל, לגבי המיגון. היה אמור להיות גם מיגון לאוטובוסים בעוטף עזה. כמה מושקע היום בכסף במיגון אוטובוסים בעוטף עזה בכלל, והאם זה יוצא מאותה תוכנית תקציבית? האם משהו בא על חשבון משהו, או כולם מקבלים לפי הצרכים שלהם?

כתוב פה שיש הסכם פוליטי עם מיקי זוהר בסך 450 אלפי ש"ח, אבל מפורט בהסבר שזה הסכם ל-17'-18', אבל טרם הושלמו הבדיקה המקצועית והמשפטית בדבר יכולת העברת הסכומים לתוכניות מסוימות. לא הוקצו הכספים האלה למען מטרות, בהתאם להחלטת היועץ המשפטי. כולם ראו את זה. מהם הכספים האלה ולמה היתה בעיה בבדיקות המשפטיות? מה היתה הבעיה עם הכספים שהוקצו, עם הבקשה שהוקצתה? תודה. בבקשה. כיוון שברור שכולם מסכימים עם הצורך במיגון של אוטובוסים, אני רק רוצה להקריא מהשעתיים האחרונות: זריקות אבנים ובקת"ב לעבר אוטובוס סמוך לקדומים. זה לא חלק מהסכם קואליציוני. מה זה קשור לתוספת? אולי גם תעצרו את ההעברה של הכספים לחמאס, אז יהיו פחות פיגועים. אתם יושבים קבוע בוועדת כספים. פתאום החלטתם שאתם בעד, אבל לא בדרך הזאת? איפה הייתם קודם? אל תהיו כפויים. כל הזמן יש זריקות אבנים ובקבוקי תבערה על אוטובוסים. חבל שלא היית בדיונים האחרונים. בכיינות. - - - את רוצה לדאוג למיגון הניוד. כדי לדאוג למיגון הניוד בדיון הזה, צריך בשביל זה פשוט להצביע. - - - אני חושב ששר הביטחון, שהוא ראש הממשלה, אינו ממלא את תפקידו. ראוי שנשים את בנט שר הביטחון כדי שיהיה מיגון אוטובוסים. תשיב על השאלות שנשאלו כאן כולל של סתיו שפיר, בקצרה. תוכנית מס' 2 לא מוזכר - איזה הסכם קואליציוני לא מוזכר? בבקשה, תענה. למה אתה רוצה שיגידו עם מי ההסכם הקואליציוני? להוסיף להם קולות בבחירות? עם מי ההסכם הקואליציוני? של הבית היהודי. הבית היהודי. אז אם מישהו לא ידע למי להצביע, הוא יודע עכשיו.

למה בתוכנית 3 לא מוזכר עם איזה חבר כנסת זה נעשה ולא מוזכר על איזה סכום? כל ה-84 מיליון שקל זה הסכם קואליציוני? אומרת היועצת המשפטית, שברגע שמדובר עם סיעה, מדובר עם סיעה על כל הנלווה לזה. ברגע שמדובר על חבר כנסת פרטי, שבמקרה הזה זה מיקי זוהר צריך את כל הפירוט. למה צריך הסכם קואליציוני עם סיעה כדי למגן אוטובוסים? שאלה טובה. זאת השאלה. אבל מיקי, לא העברתם מספיק. זו הטענה שלי אליכם. אתם יודעים שצריך יותר, אז תעבירו יותר.

בבקשה, תשיב על השאלות האחרות. המקור התקציבי, בבקשה.

אדבר על המקורות התקציביים. לפי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, כספים קואליציוניים נועדו לתגבר פעילויות שכבר קיימות בבסיס התקציב של המשרדים. אם לא היה הסכם קואליציוני, לא הייתם מתגברים? יש סכום נוסף שכבר קיים בסעיף, 45 מיליון שקלים, ובבסיס תקציב 19' כבר קיים גם סכום לטובת מיגון הניוד. אתה לא עונה על השאלה. יש סעיף והוא לא מספיק. למה צורך ביטחוני ממומן בכספים קואליציוניים? כולם פה מסכימים על הצורך במיגון הניוד. זה התוספת.

הוא עונה. כדי לדחות את מה שהוא עונה, צריך להצביע נגד. מי שמקבל את מה שהוא אומר, מצביע בעד. אז מה הוויכוח הזה? זה דיון פילוסופי? אנחנו את מיגון הניוד העברנו פה מיליון פעם. שאלנו את השאלה הזאת. הם עושים את זה בכוונה כדי לבנות את הבית היהודי. מי שלא רוצה שיצביע נגד. הלאה. אפשר תשובה לגבי עוטף עזה? בבקשה, לגבי מיגון הניוד בעוטף עזה. שאלה סתיו שפיר. בוקר טוב. תומר ניאזוף, משרד הביטחון. אנחנו בפרויקט מיגון הניוד קבלני ביצוע. אנחנו מבצעים את זה עבור התחבורה הציבורית ועבור משרד החינוך בהסעות תלמידים. ככל שיהיה מקור וצורך למגן אוטובוסים בעוטף עזה- - כמה השקעה יש בזה? אין השקעה, למיטב ידיעתי, במיגון אוטובוסים. הוא אומר שאין מיגון בעוטף עזה. אין שום כסף בהשקעה? בטח שצריך. דובר על זה רבות. שוב - אין בפרויקט הזה של מיגון אוטובוסים של עוטף עזה. פה בתקנה כתוב שחלק מהכסף הזה יועד במקור לעוטף עזה. זה כתוב בדברי ההסבר. זה כתוב פה. לקחתם כסף מעוטף עזה, והעברתם אותו להסכם פוליטי? מה שכתוב בהסבר זה שבמסגרת התוכנית יש כספים שמוקצים למיגון מוסדות חינוך בעוטף עזה. זה מאותה תקנה? - - - התייעצות סיעתית. - - - מה הבעיה שלך לדאוג לכולם? אל תעשי עליי סיבוב פוליטי. את היחידה שלא דואגת לכולם.

את לא יודעת להקשיב. את לא מקשיבה. לא קיבלתי תשובה. - - - חמש דקות התייעצות סיעתית. - - - אם השתמע פה כאילו יש התקפה נגדכם, שאתם אנשי המקצוע אני מתנצל. אף אחד לא התכוון לזה. הם התכוונו למישהו אחר. האופוזיציה עושה את עבודתה. יש כאן כאלה באופוזיציה, שאם ההעברה הזו היתה מגיעה לפני חודש, הם היו רבים אתם, למה הם טוענים טענות. הרי מיגון הניוד זה פאר היצירה שלנו. כולם היו בעד. אני לא מתנגד למיגון הניוד. לא מדבר עליך. דיברתי על אחרים. לא לזה היתה הכוונה. בגלל שהיתה בקשה להתייעצות סיעתית, אני מצביע על ההעברה הזאת עוד חמש דקות, הצבעה. בגלל ההפרעות של הקואליציה, הוא לא יכל לתת תשובה. (הישיבה נפסקה בשעה 10:34 ונתחדשה בשעה 10:39. ) מספר פנייה לוועדה 227, הוצאות חירום אזרחיות. מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו. הצבעה בעד הפנייה 9 נגד, 6 פנייה 227

בעד 9. נגד 6. אני מבקש רביזיה. פנייה מס' 255-256 משרד הרווחה. 255 עד 256. בבקשה.

הפנייה נועדה להעברת סכום של 528 מיליון ו-66 אלפי ₪ לטובת שירותים חוץ ביתיים

פניית סוף השנה נועדה לעשות התאמה בפועל של כל המסגרות עושים התאמה של התקציב לביצוע. בפועל את כל ההתייקרויות בכל השירותים- - - לא מקזזים. אני לא מקזז. אחריות שלי.

על התייעצות סיעתית. שתיים, שר הרווחה מתנגד לקיצוץ

שמעת מה שאמר? יפיל את החוק במליאה. אתם צבועים.

מה עם השיניים של הילדים? נראה אותך מפיל. שיפיל.

אנחנו דאגנו לזה.

טיבי יודע,

מדובר על תקצוב של 46 מיליון ו-620,000 ₪ עבור השתתפות בשכר

אנחנו מדברים על שנת 2018, כלומר העובדים האלה כבר עבדו את כל שנת 2018. אחת, האם הם לא קיבלו שכר?

איך הם קיבלו שכר ומאיזה תקציב? ומה יקרה אם לא תאושר הפנייה? הרי אני מניח שהם קיבלו שכר, אז למה צריך עכשיו את זה? מה זה

חנן, תשיב.

הרוב המוחלט של התקציב מיועד לאספקת שירותים. אנחנו

יש מחויבות אוצרית בחודשים האחרונים לגבי התשלומים לגבי כל התקנות שמכונות תקנות קשיחות. יש לנו מספר חוסים,

את הדיבור שלה? אני עונה מקצועית. סתיו, את רוצה לנהל דיון מקצועי? רועי, אני קורא אותך לסדר.

אתה יודע איזו מהומה היתה פה? הגיע הזמן שיקראו לך לסדר באמת.

שמעת איך היא דיברה אליי? היא אמרה לי: תסתום. את לא מקשיבה לסעיף.

אין כסף לאוטיסטים? הוא התחיל לענות לנו. אתה קטעת אותו. בבקשה, תשלים את התשובות. לצורך העניין, זה שינוי בין תקנות. לצורך העניין, בטיפול באוטיסטים החוץ ביתי הוספנו מיליוני שקלים גם באישור הזה. כשאמרתי שאנחנו מדברים על התאמת הביצוע להוצאה בפועל בקטע הקהילתי, נפתחו הרבה מסגרות.

מספיק שמסגרת שהיתה אמורה להיפתח בינואר בגלל בעיות מכרזיות או כי המסגרת היתה חדשה או בגלל שהרשות המקומית טרם התארגנה, אז היא נפתחה במרס או באפריל, ולא נפתחה בזמן - מהבחינה הזו, ניצול התקנה הוא נמוך יותר. אמרתם לי בוועדה שבוע שעבר שאין לכם מספיק כסף לאוטיסטים. לא קיבלת רשות לשאול. יודעים מה? אני סוגר את הישיבה וזהו. מספיק. תענה לעודד. לגבי תקנים ברשויות המקומיות, האם הם לא תוקצבו? ולגבי הגירעון של הביטוח הלאומי. תקנים זה בדיוק אותה תשובה לגבי הקשיחים. מימנו אותם ל-11 חודשים, בדקנו את הגירעון. אתם מדברים פה על תוכנית של תקציבי רפורמה, של משהו שקרה. אני חוזר ואומר - אנחנו מכירים את המספרים ואנחנו סוגרים את זה אחרי 11 חודשים. תודה רבה. 255 עד 256. מי בעד ההעברות ירים את

מי נגד? מי נמנע? - - - הצבעה בעד הפניות 10 נגד, 5 נמנעים, 1

אני רוצה לקבל תשובה או נגיד רביזיה. אני מבקש להודיע - נמשיך את ההעברות בשבוע הבא, בעזרת השם.

אני רוצה לומר שני דברים: אל"ף, אני רוצה לומר לפקידי הממשלה, לגלות סבלנות. אחרת יודעים מה? לא אעביר העברות. אתם מביאים את זה ברגע האחרון כל הזמן, ובאים בתלונות. אני פונה לחברי הקואליציה, לא לנהל את הסימפוזיון הזה. או הוא ייתן תשובה- - הוא לא ייתן תשובה. יש רביזיה. אל תאיימי עליי. כל השבוע יהיה. אני נועל את הישיבה.